בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, ה-22 ביוני 2020, ל' בסיון התש"ף, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.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 הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

במהלך החקיקה, דיברנו על כך שיהיו ניסוחים והיו עוד כמה מחלקות קטנות שתכף נועה, היועצת המשפטית של הוועדה תדבר עליהן. על מנת שהיא תוכל לומר את מה שהיא צריכה להגיד, אנחנו נצביע על פתיחת הדיון ברביזיה. מי בעד? מי נגד?

אושר השינוי הראשון, שהוא באמת העניין העיקרי, שהוא נוגע לתוקף, ממתי נכנס החוק הזה לתוקף, אנחנו מדברים על תקנות לשעת חירום שהן תקפות עד היום. זאת אומרת, הן תקפות עד הלילה,

ואנחנו לא יודעים האם החוק הזה יספיק להיות מפורסם עד הלילה. עד מחר בבוקר. ולכן ביקשנו לקבוע שתוקפו של החוק יהיה היום ב-11:30 בלילה. משרד המשפטים מתנגד להוראה הזאת. הוא אומר שיש חשש שתהיה איזושהי רטרואקטיביות. אולי תסבירו את החשש שלכם. משרד המשפטים. ככלל,

בטח חקיקה שפוגעת בזכויות, אינה צריכה להיות רטרואקטיבית. מה שמטריד אותנו זה שהיום החוק יפקע ובעצם אנחנו לא יודעים מתי הוא יפורסם ולציבור יש זכות לדעת. לכן אנחנו מציעים פתרון והוא לקבוע שתחילתו של החוק שעתיים לאחר פרסומו או איזשהו פתרון שימנע החלה רטרואקטיבית. אם זה מפורסם היום, לא צריך כל סעיף תחילה כי זו תהיה תחילה מיידית וזה יהיה ברציפות מהתקנות שפוקעות, אבל אם זה צפוי להיכנס רק מחר, בעצם תהיינה כמה שעות בהן הנורמות האלה לא יהיו. שעה אחרי פרסומו. אדוני, אני חושבת שבאמת זה לא יהיה אחראי להגיד שעה, שעת הפרסום ולהיכנס לכל העניין הזה ואני רוצה לאמץ הסדר לאור ההתנגדות של משרד המשפטים. הם עומדים על ההתנגדות שלהם. אנחנו חשבנו שהדבר הזה מאפשר לנו, הוא אמור להיות לכמה שעות, אנחנו לא יודעים מתי הכנסת תעלה את ההצעה הזאת ותצביע עליה. יש את סדר היום של הכנסת.

יכול להיות שזה יהיה מחר. נכון. אם נמשוך כל הלילה, יכול להיות שזה יהיה מחר. אני יודע שהחוק מוסכם והוא יעבור בקלות, אבל יחד עם זאת אני לא יודע מה יהיה בחקיקה, בקריאה ראשונה, ומה אורך הדיונים. יכול להיות שזה יהיה מחר. לאור ההתנגדות הזאת, אנחנו נציע לקרוא לחוק הזה חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום. אנחנו לא מאריכים את התקנות הקיימות אלא אנחנו מניחים שהן פקעו ואנחנו מקיימים אותן, את התקנות, ואנחנו נקבע שתחילתו של החוק הזה תהיה מחר בבוקר, ב-6:00 בבוקר, ב-23 ביוני 2020, כפי שנעשה בחוק. וכך זה סגור. אנחנו כמובן מניחים שהפרסום יהיה לפני 6:00 בבוקר. אני לא יודע מה אתם מניחים. זה ממחר ב-6:00 בבוקר. תודה רבה לכם. מה עוד יש לנו? יש לנו עוד דברים מאוד קטנים שאני רוצה לעבור עליהם. יש לנו כאן את מוסד להשכלה גבוהה. ההוראה אמרה: מוסד להשכלה גבוהה כמשמעתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה. ציינו שיש פירוט בצו בריאות העם ולכן הצענו להעתיק את הפירוט משם. אחר כך התברר שחלק מהפירוט שם לא נכון. מבחינתי אפשר לחזור למוסד להשכלה גבוהה כמשמעות בחוק המועצה להשכלה גבוהה. ואת מסכימה עם זה. אנחנו מסכימים. הוועדה לתכנון ותקצוב. אנחנו נציין אותה כך למרות שזה מקום יחיד שמופיע בחקיקה ולא נקשור אותה למועצה להשכלה גבוהה. בסדר. התבקשנו להוסיף רב ישוב ורב שכונה לעובדי הרשות המקומית. התברר שרב שכונה הוא לא עובד הרשות המקומית. אם כן, רב ישוב. רב ישוב יתווסף לפסקה (2) ורב שכונה לפסקה (3). בסדר. מה לגבי חינוך? בהגדרה עובד, אנחנו אומרים מי שנותן שירות במקום עבודה. דילגת בסעיף (2) על מנהל מחלקת חינוך. בכוונה כתבתם מחלקת חינוך ולא אגף חינוך? לגבי מנהל מחלקת חינוך, יש את חוק הרשויות המקומיות. הוא מדבר על מחלקת? כן. מחלקת חינוך. דבר חשוב שעלה בדיון אתמול זה הנושא של מספר העובדים המותר לשהייה בו זמנית לגבי המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה. אנחנו מבינים שאין לכם התנגדות שזה יהיה 100 אחוזים מהעובדים.

מאה אחוזים מהעובדים. ביטוח לאומי ושירות התעסוקה. הבאנו תוצאה יפה. 100 אחוזים מהעובדים. יש כאן את התיקון שדובר עליו שהתקופה שבה ייסגר מקום עבודה במקרה של הדבקה במקום העבודה, היא תקופה שלא תעלה על 72 שעות, התקופה שעד סיום החקירה האפידמיולוגית אבל היא לא תעלה על 72 שעות, או לפי הוראה של ראש השירות במקרים מיוחדים על 120 שעות. זאת תקופת הסגירה. אפשר לראות כאן גם את מה שהוחלט בנושא של העונשים. נמחק המעצר ונמחקה ההחרגה של תאגידים ציבוריים, וגם מה שביקש משרד החינוך להבהיר בנוסח, מוסדות חינוך המפורטים בסעיף 2, אלה שפעילותם מותרת לפי אותו צו. יש כאן תיקון של תקנות שעת חירום, הפניה לתקנות, לשמן הנכון של התקנות. נושא של מקלטים לנשים מוכות. הייתה אתמול הערה של חבר הכנסת סעדי. בדיון דיברנו להוסיף את זה לפסקה (11) בעמוד 20 אבל אנחנו נוסיף את זה לפסקה (1) לאור האמירה של משרד המשפטים ששם מדובר במסגרות חוץ ביתיות. בסדר. הנושא של מה יכלול התו הסגול. כללי התו הסגול. כאן הייתה לנו התלבטות שגם הוצגה אתמול בדיון. ההתלבטות הזאת הייתה האם אנחנו נפרט כאן את כל הכללים, במקום הפניה לתקנות הגבלת פעילות. ומה החלטתם? מה שמוצע כאן זה שכל מה שמופיע בתקנות הגבלת פעילות וגם חובת מעסיק באופן ספציפי בצו בריאות העם, אנחנו נציין ממש כאן בנוסח. אבל זה אחד לאחד.

בדיוק הציטוט. לדעתי זה אחד לאחד. בסדר, אבל צריך לוודא את זה. עטיית מסכה. את לא צריכה להקריא. מה שמופיע בצו בריאות העם לגבי מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אנחנו לא נעתיק את זה עכשיו כי באמת שם יכולים להיות - אלה חובות על ציבורים גדולים - שינויים. בסדר. מי בעד? הצבעה בעד 7 אושר ההחלטה התקבלה פה אחד. נמצאים כאן 7 חברי כנסת. הוועדה הכינה את הצעת החוק, ללא הסתייגויות, לקריאה השנייה והשלישית ובלי נדר היא תעבור היום במליאה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:48.